אני מחדש את הישיבה של ועדת הכספים.

אמר לי מנהל הוועדה שרצינו להעביר את הדיון לאחד האולמות אבל הם תפוסים. יותר מדי אנשים בדיון ואני מתנצל מראש שאנחנו נמצאים במצב

אתמול היה דיון בממשלה בכל נושא רכש גומלין.

העליתי את הנושא הזה וסוכם שיהיה צוות משותף,

כלכלה, תשתיות ותחבורה, שינסה לדייק. אני לא רוצה כרגע להאריך בגלל סד הזמנים הקצר. רכש גומלין הוא עולם גדול, התחבורה הוא פלח מאוד מסוים בתוכו,

אני אשמח

במקביל - - - - - - אז אני מעדכן שקיבלנו החלטה שפורסמה כבר להוציא מכרזים של אגד ודן,

זה אומר 420 אוטובוסים, אל תתפסו אותי עכשיו על האוטובוס-שניים, שהולכים לתעשייה הישראלית.

אז זו דוגמה להרבה מאוד פניות.

מנסים במסגרת הקיים,

אנחנו עושים עכשיו עבודת טיוב גדולה על

אבל תוספות כרגע אנחנו באירוע מוגבל.

אני חוזר רגע לפנייה שלפנינו. יש כאן 295 מיליון שקלים כבישים תומכי נמלים,

בעזרת ה' ב- 20-21 נפתחים שני נמלים חדשים,

מהבוקר עד הלילה יישבו על חלופות. נקווה שהפעם, היית אצלי בעניין, ראש הממשלה מעורב. אז יש כאן גם את התקציב של הכבישים האלה. דבר שאני מבקש מהחברים, אני פה לענות לכל שאלה. לצערי לא נתנו לאנשי המקצוע פה במשרד להיכנס. לא שלא נתנו. יש פה

וכאן צריך להבין: תחבורה ציבורית מוגדרת היום בחוק ובתקנות על בסיס פרמטר אחד בלבד,

אין תקציבים למענקי איזון - - -אתם מדברים אתי על משהו שיקרה.

זה קורה.

שבועיים.

ואתה כיושב-ראש השלטון המקומי היה ראוי שתיתן בראש לראשי רשויות שעושים דין לעצמם,

היא חשובה מאוד חברתית - - - תטפלו בתחבורה הציבורית הכושלת בימי חול, לא בשבת. תן לו לסיים. ראש עיריית מודיעין, בכל הכבוד - - - מדברים אתי - - - אבל על זה התכנסנו.

הבסיס. בגלל זה קוראים לזה "מענקי איזון" בין ההכנסות ובין ההוצאות. מה עושים לנו באוצר? שמים לנו אותם שבויים בתוך תקנה אחת שבאה ואומרת: אתם רוצים להעביר עכשיו את

אנחנו פה נדרשים לקבוע מי לחיים ומי למוות. אם אנחנו רוצים להציל את הרשויות המקומות אנחנו צריכים היום אולי אנחנו לא רואים את הפנים ולא רואים את המספרים,

מי ימות מזיהומים

ואנחנו פה משחקים לידי משרד האוצר שמסתכל על מספרים ולא על אנשים. זה התפקיד שלך, אדוני, ל - - את הקטסטרופה הזו. אני מדבר דווקא לראשי הערים, אתם

זה להכשיר נגיד מהנדסים, סתם דוגמה, לקחו הנדסאים אתיופים, הכשירו אותם להיות מהנדסים כדי לתחזק את הרכבת החשמלית בין ירושלים לתל אביב. הכסף חזר לחברה במדינת

בידך הדבר. החלטת ממשלה. הממשלה קיבלה החלטה, רהט, חורה, תל שבע,

עוטף עזה.

נאמר לעוטף

לשדות נגב ושדרות שאין את התקציב של החלטת ממשלה? רשויות בהמראה.

שאני מתעסק רק בחשבים מלווים

זאת המשמעות, אם אתם תיאבקו על ההפרדה. אנחנו נלחמנו אתכם ונמשיך להילחם - - -. בזה אתה תסכים אתי. אדוני, שר התחבורה.

אני התפלאתי על מה שאתה אמרת.

בנושא קווי השבת על מי שצריך ללחוץ זה על הרשויות שטרם הצטרפו למיזם

מה זה מדינה יהודית? - - - ויותר חמור מזה, אתה אמרת שליושב-ראש ועדה יש כלים נוספים, ובעצם הצעת במילים אחרות לכרות הבנה כזו או אחרת בשביל הסטטוס קוו. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה. אני אגיד לך יותר מזה.

כשדחפתם את חוק סגירת המרכולים בשבת לא דאגתם לסטטוס קוו. אז לכיוון הזה כן אפשר לשנות

אנחנו חושבים שקיצוץ רחבי הוא לא מנהיגות כלכלית,

אבל - - - את מבינה את זה. אני מבקשת הפרדה. הפרדה. זה הכוח שלנו מול משרד

זה נכון בנושא התחבורה הציבורית, זה נכון לשירותים שהמדינה לא מעניקה להם, זה נכון בסיטואציות שבהן באה הממשלה ומנסה לקצץ להן תקציבים נדרשים, תקציבים שבאים לטפל בגזרות ובבעיות יום יומיות של תושבים. לפני כמה שנים קיצצו או ביקשו הלוואה מהרשויות המקומיות - - 450 מיליון. - - שעד היום לא החזירו להם אותה, את ההלוואה.

מאז ומעולם,

אתה לא מדייק. תבדוק אותי.

מה לעשות? תבדוק אותי.

אני לא מסכים פה לדיאלוג

תנו לראשי הערים לפעול איך שהם רוצים בערים שלהם, מאז הפסיקה בעפולה לא שמענו את קולכם,

כשמסתכלים חד צדדי אז מסתכלים - - - תסתכלו בבקשה על הסטטוס קוו שהוא מקביל לכולם, וכדאי לשמור עליו. אז תבטל את חוק המרכולים. תשאל את הבוס שלך, הבוס שלך

ההמלצות של הוועדה עדיין לא פורסמו. ראשי הרשויות פנו למנכ"ל משרד הפנים דרך ארגון עדאללה ועדיין לא קיבלו תשובה והדרישה שלהם

אתם מדברים על נושאים כלליים, אני אקיים דיון.

אנחנו אומרים בעברית שעד בית המרזח גם צריכים כוסית משקה. אז אני רוצה את זה רק על החלק הזה שזה רק על הסעות תלמידים במיוחד בעל יסודי ברשויות המקומיות. לא ייאמן. שבוע הושבת בית ספר ועוד בית ספר הולך לשבות של אלף

לא מזמן ביקשו להטיל קנסות באוטובוסים על זה שעולים מאחור, באוטובוס. דיברנו על מי האנשים הנורמטיביים במדינה שעולים ולא משלמים. מתברר שמשרד התחבורה - - - ואומר

חברת הכנסת, לא

אבל מה שקורה פה - - - כשרתים של משרד

מינו. עידו, אני רוצה שתסביר לחברי הוועדה את הפנייה הזאת

האם זה יפגע בשירותים שמשרד הבריאות צריך

למרות זאת יש כאן העברה שאותו תרגיל של אגף התקציבים של להביא חבילה.

שבשנה שעברה את ההעברות ליישובים הערבים,

שמו בו מתנחל.

- - - לכן ניאלץ להצביע בעד. רבותיי, בואו נעשה סדר. שימו לב לדיון.

אנחנו באים היום לדיון שכל מה שמגיע לנו פה היה

כשאנחנו נמצאים פה, מקבלים בדרך, ועל זה אנחנו הולכים ביום חמישי לשבות,

אז אם אני לוקח את דימונה,

ואני לוקח את בית שאן ועוד איזו רשות, אתה מגיע ללמעלה מ-40 מיליון שקל קיצוץ. זו

ובטח גם בני ביטון כאן,מולי - - -יהיה בבעיה. מה שאני יכול לבוא ולהגיד שכל הזמן מה שרצו בין האוצר ובין הפנים זה ככה: הפנים מדבר פשוט שצריך להוסיף כסף תוספתי למענק האיזון על מנת לפתור את הבעיה ולא לפגוע בדימונה, והאוצר אומר: תעשו את התיקון במסגרת הנוסחה של 31,5. אבל היום מביאים

יש קריטריונים מאוד ברורים: כבישים אדומים,

אז אמרתי: זה סוג של משהו מכני. יש פירוט? יש פירוט, כן. תקציב שכל שנה מונח טכנית על המדף ברלב"ד,

חברי הכנסת שיהיו בתוך הצוות הזה, שאנחנו נדבר עם המפלגות את מי לשים שם. בדקה אחת. יש ויכוח אם רכש גומלין טוב או לא.

אבל יש כאלה שחושבים אחרת. אני רק אומר לכם שבחודש ספטמבר לפני חודשיים סגרתי מפעל עם 100 עובדים בברקן בגלל רכש גומלין.

הלכנו להכרעה.

והשר, מה עשה? ערער לעליון.

סוף סוף בית המשפט נתן לו אסמכתא להעדיף תוצרת הארץ והוא ערער לעליון. אני חושב שאחרי

אני רוצה לבקש - - - אני מצביע על הרביזיה. יש לך, אגב, שעון הזדמנויות. שעון. לפי התקנון אתה לא יכול להצביע ישירות על הרביזיה. אני לא מצביע עכשיו.